בוקר טוב.

אני מתכבד לפתוח את הישיבה השנייה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

דים) (תיקון הכללת עובדים בתחום הפקות אודיו ויזואליות במסגרת הצו),

אני מבקש להוסיף לצו הזה מדריכי תיירות עם רכב אשכול.

מנכ"ל "אקט איגוד עובדי הקולנוע, הטלוויזיה והבמות", שייתן הצהרה, שנדע שאנחנו מדברים על אותו

אבל זה לא תקציב של הביטוח הלאומי. תן לי רגע להסביר ותראה. אז למה אתם מעבירים את זה דרך הביטוח הלאומי? רק רגע, אסביר, ברשותך. בסופו של דבר סעיף 32 לחוק קובע שעל כל שקל שהביטוח הלאומי גובה אני כאוצר המדינה צריך לשפות אותו בערך בסדר גודל של 60

אני מאחל לך שלא תצטרך לבוא לפה, זאת אומרת שהבריאות תהיה בביתך, ושלא תצטרך לבוא לרווחה ותתעסק הרבה בספורט,

שירים, להקות וכיוצא בזה.

טור ב' וטור ג' שנוגעים לאנשי צוות טכני אמנותי בהפקה קולית או חזותית.

"תחילה ותחולה 2. תחילתו של צו זה ביום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020) (להלן, יום התחילה), והוא יחול גם על הסכם שנכרת לפני יום התחילה," נגדיר תאריכים,

זה החלק הכי פחות חשוב... היה חשוב לי לבוא לכאן כי ענף התרבות בכלל נמצא באחת התקופות הכי קשות. בתוך עולם שלם שנפגע מהקורונה אני חושב שענף התרבות הוא אחד הענפים שנפגעו הכי

היום במדינת ישראל יש הפגנות קבועות של אלפי אנשים. למה אתה כשר הספורט לא יוזם, אם מותר להפגין עם אלפי אנשים, למה בסמי עופר לא יוכלו להכניס 2,000 איש? למה בבלומפילד לא יוכלו להכניס 2,000 איש?

אם אנחנו כבר מדברים, אני אומר

למה?

ביקשנו שזה יהיה במתווה ארצי כי אחרת לא נצליח להיכנס לרזולוציה של

אנחנו ערים לכל הדבר הזה, עובדים על זה חזק. אני מקווה מאוד שברגע ש"הרמזור" יאושר גם הקהל, במספר